למה אז היה איסור על המשכנתאות? מה היה הרציונל לאיסור לתת הלוואות למשכנתאות?

שהם יבואו ויתמקדו בשוק מסוים, וכשנראה שבאמת מתחילה איזו פעילות ויש הסדרה והגופים האלה מרושים, ויש עליהם פיקוח ילכו גם לתחומים שהם יותר

שלמה,

כי אנחנו יודעים שהחוץ בנקאיים פונים בסופו של דבר למי שלא יכול לקבל מהבנק, וזאת הבעיה הכי גדולה.

זאת בדיוק הבעיה. זה גם יהיה נכון לאחר

אז דבר ראון זה הורדת המגבלות,

שני הגדלה של תקרת הגיוס והקדמה של מועד הפירעון, וזה לגופים שיש להם הוראות לעניין הלימות הון ונזילות.

הם לא מגיעים למקסימלית, אבל הם משתמשים, הם גם לא יכולים - - אבל אני אומר לך שהם מאוד רחוקים מזה, עד כמה שאני יודע. העלו קודם שקף של כל השוק,

בלי עמלת פירעון מוקדם אנחנו נפתח את השוק הזה לתחרות אמיתית, ולא כמו הקרטל הבנקאי שנמצא היום בשוק הזה. זו הערה חשובה. הוא שאל רק לגבי כרטיסי אשראי, אבל אני שואל על כלל הגופים שנכנסים

הלוואי.

אני רק רוצה לשאול שאלה: האם אותו אחד שהיום לא נותנים לו הלוואה בבנק. היום הוא הולך להלוואות חוץ בנקאיות והם נותנים לו,

והריבית

אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים. לכן, לא הוסבר בצורה ברורה,

הזרמת האשראי הזאת תהיה גם מונגשת ללווים,

ומה המנגנון ליצירת הנוחות והידע.

ככל שהאג"ח המיועדות מגיעות לפירעון אתה מזרים הרבה מאוד כסף לשוק ההון שהיו בתוך האג"ח ועכשיו המוסדיים

חסכנו לכם את זה במצגת, כי לא רצינו להתפזר מבחינת צעדים נוספים, אבל כמובן שיש עוד צעדים שאמורים להרחיב את היכולת של

שאמור לאפשר כניסה של עוד שחקנים חוץ בנקאיים גם למגזר התשלומים, וגם למגזר ניהול חשבון עו"ש, כמו שזה נמצא בחוק. יש עוד תיקונים שאמורים להתווסף במסגרת המשולש הזה. אנחנו בעתיד מקווים להביא לכם גם את חוק האיגו"ח שיאפשר בעצם לאג"ח אשראי בצורה יותר יעילה ולהכניס עוד שחקנים גם

אתה יודע מה? אז שבנק ירושלים יסגור את כל הסניפים שלו, בוא נראה את בנק ישראל נותן לו - - - מה זה קשור? לא יתנו לו את האופציה הזאת.

יהיו מחויבים במסגרת החוק להחצין את המידע שלהם, ובעצם להנגיש אותו כלפי חוץ.

אני אומרת: זה חדש לנו. אנחנו עד היום לא עשינו עבודת מטה בתוך הבית

שנפתחת לנו כל פריזמת השימושים לרבות משכנתאות. נצטרך לעשות עבודה,

גם לראות מה קורה בעולם בסקטור הזה של מוסדות פיננסיים שאינם

אני אתן דוגמה אנחנו כבר עשינו את

בעולמות של חוזר אשראי צרכני שנכתב יד ביד עם הפיקוח על הבנקים, מהתפיסה ששמה בצד את עולמות היציבות, אבל השירות ללקוח צריך להיות סימטרי. האם זה יגיע עד

אבל אני אבוא בעוד שנה ואציע לממשלה הבאה לעשות תיקון נוסף לדבר הזה. - - - כל פעם כשדחו את הדיון בשבוע נפלה הממשלה. אבל זה נגמר, אדוני.

אני קודם כל רוצה לומר שלא קיבלתי אפילו לשאלה אחת תשובה חוץ מאשר לשאלה לממונה על הביטוח ושוק ההון וכו', והשאלה הכי

מוסיפה פתיחת סוגריים קטנה ואחרונה שיש בינינו הבדל בתפיסה היציבותית בין נטילת משכנתא למגורים ובאמת השקעה ארוכה, ובין אותן הלוואות קצרות שאנשים נוטלים מאותם נותני שירותי

ויכול להיות שנצטרך להתייחס אליהן בצורה קצת שונה גם בהוראות

אנחנו נוקבים בשמות המאסדרים הרלוונטיים כיום לעניין אשראי. בנוסח ששלחתם לנו כללתם גם את רשות ניירות ערך. למה אתם רוצים להוריד אותה? בהתחלה, כשכתבנו את זה כתבנו גם את רשות ניירות ערך.

שקורה זה

זאת אומרת, מצב שבו הייתה הנפקה פרטית גם רישום בבורסה לאחר מכן של ניירות ערך שבעצם נעשו בהנפקה פרטית יכללו במסגרת האיסור שמי שאינו תאגיד בנקאי לא יעסוק בהנפקת ניירת ערך שחייבות בתשקיף ובמתן אשראי כאחת. זה השינוי הראשון שאורנה ואגו הסבירה, שבעצם בא לסגרו פרצה של אירוע שנתקלו בו אני מניח לאחרונה, יחסית. זה בעצם מתווסף להצעת החוק לעומת הכחול. שינויים נוספים שנעשו כבר בכחול עצמו - - - אני לא שואל לגבי הכחול, אני שואל לגבי הפעם הקודמת שהאוצר הביא את זה. בפעם הקודמת שהאוצר הביא את זה, זה בעצם הנוסח שעבר רציפות. לכן אני סוקר את זה יחסית לכחול. מה שהובא בשעתו על-ידי משרד האוצר ועבר קריאה ראשונה עבר בתקופת פגרת הבחירות לכנסת ה-24, ולכן לא היה יכול להתקדם, לטעמנו, מעבר לקריאה הראשונה שעברה בכנסת. שינוי נוסף שאתם רואים הוא בהגדרה "מתן אשראי" בפסקה 8 מה הוא מתן אשראי,

כרגע, בכחול היו שתי רמות לגיוס האשראי: תאגיד ששווי הנכסים שלו עולה על 5 מיליארד יש לגביו הוראות הסדרה מבחינת הלימות הון ונזילות שנתן מאסדר. הוא יוכל לגייס עד 15, ולגבי כל היתר, עד 5 מיליארד יכול לגייס בתעודות התחייבות גם עד 5 מיליארד שקלים. השינוי שנעשה לעומת הכחול הוא שבעצם ששווי הנכסים של התאגיד שהוא מעל 5 מיליארד ירד, חודד עניין הוראות הלימות ההון העצמי שלו וההתחייבויות ועניין הנזילות, חודד שזה צורך פיקוח יציבות התאגיד. הוראת הרצפה הזאת אפשר להגיד שמקלה, ועדיין מאפשרת לאותם תאגידים לגייס עד 15 מיליון,

להוראות הרגולטור שחלות לגביהם. זה לא שכל תאגיד שחלות עליו הוראות של רגולטור יכול לגייס 15 מחר בבוקר, אלא התקרה היא 15, ושוב יחסית להוראות המאסדר שחלות עליו. לגבי הגדרת מאסדר זה גם שינוי לעומת הכחול. פירטו כאן את המאסדרים עצמם. זה לא הגורם המוסמך שיכול לתת לפי דין את ההוראות לעניין הפעילות של אותו גוף במתן אשראי, אלא כבר פירטו את הרגולטורים עצמם: המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והמפקח על נותני שירותים פיננסיים. זה הבדל נוסף. ההבדל האחרון הוא הוספת סעיף התחולה שמתכתב עם הוספת הגדרת ההנפקה שהסברתי בתחילת דבריי. זה בא לבוא ולחול רק על רישום של ניירות ערך מהתיקון ואילך, לא לגבי דברים שנעשו בעבר. אני רוצה לתת לחברי הכנסת להגיש הסתייגויות. תשאל אם צריך. כרגע נסיים את הדיון, ונחזור להצבעות על הדיון הזה מתי שייקבע בלו"ז.

נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:10 סיום >>